לפני שנתחיל את הדיון אני רוצה לאחל רפואה

עציון. זאת עוד דוגמה כמה אנחנו צריכים להיזהר בהפצת תמונות

כי אתה יכול לגרום לנזק נוראי ברגע שאתה שולח את התמונות בלי בקרה. גם אם היית ראשון וצילמת, תעביר את זה למי שצריך, אל תפיץ את זה ברשתות, כי הנזק יכול להיות קשה מנשוא. יש לי כבר הרבה זמן הצעת חוק שאני מוביל בנושא, והדיון כרגע נעשה כדי שנדבר על זה עוד לפני ההצעה, כדי שזה יעזור לנו לבנות את הצעת החוק. אני אומר לכם, אנחנו כל יום ויום רואים את התופעה הזאת. בנימה אישית אני רוצה לומר שהייתי ראש מועצה 21 שנה, ולצערי נאלצתי לבוא למשפחות ולהודיע להן. לפעמים זה היה גם בשתיים בלילה או בשלוש. אבל הייתה דרך לעשות את זה, המשפחה לא שמעה את זה ברדיו או ברשתות החברתיות. חיכיתי עד שיגיע נציג מוסמך, לקחתי איתי רופא ועוד אנשי מקצוע שיכולים לטפל, והגיעה מעין משלחת להודיע למשפחה, כולל כל מה שנדרש לטיפול. זאת הדרך הנאותה, ולא שהם יקראו את זה ברשת החברתית או יראו את זה בטלוויזיה, כי זה נורא. אז שוב אני אומר, קחו אחריות, תתגברו על היצר להפיץ, להיות הראשון. ואני גם אומר לגופים שקשורים לעניין אם זה כוחות הביטחון, אם זה כוחות ההצלה או כל מי שמגיע למקום

שחס ושלום לא יהיה מישהו מתוככם שיריץ את זה לחבר'ה, מה שנקרא. מספיק שהוא שולח לשניים-שלושה חברים וכבר אין על זה שליטה. אנחנו נראה עכשיו סרטון של כמה דקות ואחר כך נמשיך הלאה. (מוקרן סרטון). נמצאת איתנו הצנזורית הראשית, תא"ל אריאלה בן אברהם. בבקשה. צהריים טובים ותודה על ההזמנה. כשאנחנו מדברים על הפצת מידע בקבוצות וברשתות החברתיות, הנושא של הנפגעים הוא נושא אחד מתוך רבים. בהיבטים הצנזורליים אנחנו עובדים בהסכמות ובהבנות עם דובר צה"ל

בעיה. בהיבטים הצנזורליים, יש כלים צנזורליים לטפל בנושאים ביטחוניים על פי המבחן המשפטי של הצנזורה.

כפתור ואין יותר שיח בקבוצות הווטסאפ והרשתות

אני מירב, מחטיבת דובר צה"ל. התפקיד שלנו בחטיבת דובר צה"ל זה להביא את המידע האמין ביותר והנכון ביותר, ובשאיפה גם המהיר ביותר, לציבור. אנחנו נתקלים בשלוש משפחות מרכזיות של שמועות.

אני חושבת שהנושא הזה

חמור והוא מחייב

אנחנו

הבריאות מטפלים בנושא הזה כבר תקופה ארוכה. לפני כמה שנים הוצאנו חוזר יחד עם המשטרה, נתנו הנחיות לכל כוחות ההצלה, גם במערכת הבריאות וגם במשטרה, לגבי דרך ההתנהגות באירוע

בוסנה, בבקשה. אני בוסנה, מהלשכה המשפטית של המשרד לביטחון פנים. אני שומעת את תוכן הדברים ואני אעביר אותם לגורמים הרלוונטיים.

בבקשה. אני צביה, יועצת משפטית של מחלקת נפגעים. מחלקת נפגעים מלווה את המשפחות השכולות ומודיעה את ההודעות הקשות. הם אלה שצריכים לעמוד מול המשפחה, שיכלה לשמוע

ובעבר גם היו דוברי צה"ל למיניהם, דוברי חטיבות ופיקודים.

הסיבה שהזמינו אותי לפה זה להביא את הצד השני.

אליו הפצת מידע מתאונות דרכים וכו'. הבוקר היה אדם שכנראה קפץ לרכבת כדי

דבר נוסף, את אמרת שיש לצבא טלגרם, אבל כמה אנשים מחוברים לטלגרם?

כל הכבוד על זה, אבל זה כלום לעומת כל הציבור בישראל. אני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות זה להכניס לציבור את המודעות לכך שלא כל הודעה שיש בווטסאפ צריך להעביר. אנשים מעבירים את זה מתמימות, לא כדי להזיק.

אגב, מי שגורם לכם להרבה עבודה זה כנראה בגללי. כי פעם עבדו עם זימוניות,

לא שהתכוונתי לזה, אבל ככה יצא. הם עברו לווטסאפ ואז התחלנו לעבודה בשיטה הזאת. אז צריך להיות זהיר מאוד בנושא הזה.

לא משנה כמה יסתירו ממנו הוא יישאר סקרן. לכן אני חושב שבמקרה של אירוע צריך להגיב הרבה יותר מהר ממה שמגיבים היום, כי בפועל הציבור כבר מקבל את

צריכים לעשות הסברה וחינוך בעניין הזה. אמנם זה קשה מאוד, אבל אני לא מתייאש מדבר כזה, כי במקרה האחרון, אחרי שהם הסבירו שיש כאן סכנה ביטחונית וכו', הציבור כן שיתוף

יכול להיות שבאמת צריך להיות משהו מקביל לדובר צה"ל גם במשטרה, איזושהי דמות שנותנת את האישור להוציא את הדברים.

אז אתה רואה את

יש את הסיפור הזה של דוד גרוסמן,

וזה הגיע לחיים שלנו ביום-יום. לצערי בסיטואציות ביטחוניות רגישות זה יכול לחזור על עצמו שוב ושוב ושוב. אנחנו תמיד מדברים על כבוד

ושם אמרתי "הבן שלכם נהרג". כשבאתי לנחם אותו, הוא שואל אותי:

שאלתי אותו: דוד, למה אתה מתכוון? הוא

אני לא יודע אם זה ממד"א או איחוד הצלה וכו' גם אצלם צריכים לחזק את המודעות,

בנוסף, כשאנשים מגיעים מתוך הקהילה ולמען

לא יכולנו להבחין איזה ארגון הצלה זה, אבל כן

אז אולי צריך לחדד ולהדק את זה, ואולי אפילו להראות לאנשים סרטונים כאלה,

קשה לי להאמין שאזרח יכול היה להגיע ולצלם את הטיפול הזה. צילום כל כך מקרוב זה משהו שברוב המקרים יגיע מכוחות

פנחס, מלשכת עורכי הדין, בבקשה. אני פנחס מיכאלי, מלשכת עורכי הדין.

עמדה, שמופיע באתר הוועדה. אנחנו כמובן תומכים ברעיון של הצעת החוק ונשמח להיות שותפים בקידום

המפיצים נהנים היום מאנונימיות מסוימת כאשר הם מפיצים דרך פרופילים מזויפים או בטלגרם וכו'. אבל אנחנו סבורים שבמבחן האיזונים, הפגיעה בפרטיות של הנפגעים היא הרבה יותר חמורה, ובעצם האנונימיות היא זאת שמאפשרת את הפגיעה בפרטיות של הנפגע. ולכן נכון לקדם את הצעת החוק, למרות המחיר של הפגיעה המסוימת בפרטיות של המפיצים. אנחנו סבורים שהדרך היעילה ביותר היא להכניס בחוק גם סנקציה אזרחית,

שמשפחה של הנפגע תוכל לתבוע אזרחית את המפיץ לנוכח הנזק, ובמקרה שמדובר במתנדב של אחד הארגונים אז גם את הארגון. פה אני עובר לכובע השני שלי, כחבר מועצה בשומרון ודובר היישוב איתמר. בהרבה אירועים ביטחוניים שאני נמצא בהם רואים את עודף המתנדבים שמגיעים לאירוע. טוב שכולם מגיעים, כי צריך שמי שנמצא קרוב יגיע ראשון, אבל ברגע שיש כבר מי שמטפל, המצב הוא שכולם עם פלאפונים ביד כאילו זה מסיבת עיתונאים,

הזוי בעיניי. אני לא רואה רלוונטיות שמתנדב שהגיע לאירוע יצלם תמונות מהזירה, ומתנדב שנמצא באזור אחר בכלל נחשף אליהם ומעביר את זה הלאה. לכן הצעת החוק צריכה לתת מענה גם ברמה של הארגונים וגם ברמה הפרטית, כנגד אותם מפיצים. כדי שהצעת החוק תהיה אפקטיבית נכון להשאיר אותה על שמות נפגעים ועל צילומים מזירת האירוע, ולא להרחיב אותה על דברים כמו שאלה הזכירו פה, למשל גיוס חירום מילואים וכל מיני דברים כאלה. אמנם גם אלה דברים חמורים, אבל אסור להרחיב את זה לרמה שכבר לא תוכל להיות אכיפה אפקטיבית.

וככל שנתקדם נשמח לסייע בגיבוש, גם מול משרד המשפטים וגם בדיוני הוועדה. אני אסכם במשפט אחד. ראינו תמימות דעים בין כל הגורמים שזה צריך לבוא גם בחוק וגם בהסברה לציבור הרחב. גם הגופים עצמם חייבים להנחית את זה, גם המשטרה, גם הצבא, גם מד"א ואיחוד והצלה או כל גוף אחר. חייבים להוריד פקודות ברורות בעניין הזה ואולי לעשות ימי עיון ולהראות דוגמאות לנזק הנורא שזה גורם. אני מניח שאם אנשים יבינו את זה, הם יימנעו מזה. תודה לכולכם, ונקווה שלא נזדקק לדברים האלה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.